אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, היום ה-7 בפברואר 2022, ו' באדר א' התשפ"ב. השעה 9:50 בבוקר. הדיון בהצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 16)(חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"ב-2021, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה; הצעת חוק האזרחים הוותיקים(תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה), התשפ"א-2021, של חבר הכנסת ינון אזולאי בהכנה לקריאה ראשונה, והצעת חוק אזרחים ותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה), התשפ"ב-2021 של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. ויש לנו הצעת חוק ממשלתית. בדיון הקודם הצבענו בעניין המיזוג וזה עבר לוועדת הכנסת ויידון היום. בפעם הקודמת, בדיון ביום חמישי שעבר, שוחחנו על כך ארוכות, העלינו כאן מספר דילמות וקשיים שביקשנו ממשרד הפנים שימצה את הבדיקות. עד אתמול בלילה לרבות עד לרגע זה עדיין אנחנו בבדיקות ובבירורים ומקיימים פה שיחות גם עם השלטון המקומי וגם עם הבכירים במשרד הפנים. לכן, אמנם פתחתי את הדיון, אבל אני מציעה שאנחנו לא נקיים אותו כרגע, אלא ניתן עוד זמן כדי להמשיך ולמצות את הבדיקות הראויות לגבי הנושאים עצמם - הן לגבי האוטומציה והן לגבי האזרחים עם השלמת ההכנסה, וגם הנכים לצמיתות. העלינו את זה במסגרת הדיון הקודם. אני מציעה שתצא מהוועדה הזו חקיקה טובה וראויה עם הרבה מחשבה. אנחנו יודעים שחקיקה לוקחת חודשים אם לא יותר בכנסת. אם כבר יש לנו עכשיו הזדמנות לעשות תיקון אמיתי ומסודר, לא יקרה כלום אם נמתין עוד. זה יכול להיות היום או בימים הקרובים, כדי לבדוק את כל המשמעויות: שגם משרד הפנים יבדוק, גם הרשויות המקומיות וגם אנחנו עדיין עושים את הבדיקות שלנו עם היועצים המשפטיים. כולם עדיין מבקשים למצוא את הפיתרון הראוי ביותר והנכון ביותר. אנחנו רוצים לעשות טוב ואנחנו לא רוצים לעשות טובה. בואו נעשה את המקסימום. ההמלצה שלי היא לסגור עכשיו את הדיון ולנעול אותו, ולהמשיך אותו במועד שנקבע יותר מאוחר, ברגע שנסיים את כל הדיונים והבירורים בינינו. תודה רבה לכולכם. אני נועלת את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 09:53.